בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום יום שלישי ח' בכסלו התשפ"א, 24 בנובמבר 2020. על סדר-היום: הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף-2020. נראה לי שזו סאגה שלא נגמרת, החוק הזה. בבקשה, איפה אנחנו? הנושא שעומד על הפרק הוא המשך הדיון בהפרות של הוראות חקיקת המשנה שקיימת היום גם מכוח חוק הגנת בטיחות ורישוי וההצעה לקבוע אכיפה מינהלית לגבי אותן הפרות. היינו במהלך הקריאה של חלק ב' לתוספת השביעית, פרט 17. אני ממשיכה לקרוא מפרט 17. ביצע שינוי סימון שעל מכל גפ"מ, בניגוד להוראות סעיף 2 לצו מכלי גפ"מ מיטלטלים,1,000, בשל כל מכל.

מכר או שיווק מכל גפ"מ, בניגוד להוראות סעיף 3 לצו מכלי גפ"מ מיטלטלים, 1,500, בשל כל מכל ולא יותר מ- 100,000. (19) מילא מכל בגפ"מ בניגוד להוראות סעיף 4 לצו מכלי גפ"מ מיטלטלים,500, בשל כל מכל, לא פחות מ- 5,000 ולא יותר מ- 100,000. (20) חיבר מכל גפ"מ למיתקן גז, בניגוד להוראות סעיף 5 לצו הגז מכלי גפ"מ מיטלטלים,1,000, בשל כל מכל. (21) הכניס לישראל או ייבא אליה מכל גפ"מ, בניגוד להוראות סעיף 6 לצו הגז מכלי גפ"מ מיטלטלים, 1,500, בשל כל מכל, ולא יותר מ- 100,000. (22) הוציא מכל גז מישראל לאזור, בניגוד להוראות סעיף 7 לצו הגז מכלי גפ"מ מיטלטלים,250, בשל כל מכל, ולא יותר מ- 100,000. יש הערות? בוקר טוב. אבי פרל, מרכז הגז, איגוד לשכות המסחר. במסגרת החוק נקבעה קשת רחבה מאוד של סנקציות פליליות וכספיות אשר חלות באופן זהה על החברות הגדולות ועל החברות הקטנות. יש להבין שלחברות הגדולות יש גב כלכלי ואמצעים פיננסים כדי באמצעות סוללת עורכי דין להתמודד עם כל הסנצקיות האלה, בעוד שהחברות הקטנות עשויות פשוט להפסיק את פעילותן ולא להצליח לעמוד בכל הדרישות. אדוני היושב-ראש,

מידתי לתת קנס לחברות הגדולות - באותה מידה גם לחברות הקטנות, בפרט שבעבר, אדוני גם מכיר את הנושא - היתה אכיפה בלתי שוויונית ולא מידתית. יודעים איך השוק הזה פעל ואיך הוא פועל. אדוני היושב-ראש, זה עוד מסמר בארון המתים של הרפורמה במשק האנרגיה.

לא מידתי. נשמע אם יש מנגנון, ואם זה בצדק. יש הערות נוספות? אתה רוצה לענות לו? קודם כל, אנחנו מתנגדים לאמירה שיש אכיפה לא שוויונית. היא שוויונית והוכחנו את זה פעם אחר פעם גם בבתי משפט. אתם סלחנים כלפי הגדולים? יש לנו רגישות לקטנים. אני ממובילי הרגישות לקטנים,

כאשר אנחנו רוצים לקדם תחרות, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שהציבור ייהנה ממגוון כמה שיותר רחב של ספקים וחברות, אבל כאשר יש עבירה, וראינו בחקיקה אחרת לא שמנו פה סנקציות של מאות-אלפי שקלים על עצם העבירה; על כל מיכל ומיכל, על כל הפרה והפרה, הסנקציה היא על ההפרה עצמה. ההפרה לא משתנה אם זה חברה קטנה או חברה גדולה. הפיצוץ הוא אותו פיצוץ.

שיפרסמו, שיהיה מפורסם. תודה. אצנו שומעים רק כשמקבלים רשות. מי בעד אישור (17) עד (22)? הצבעה בעד (17) עד (22) פה אחד (17) עד (22) אושרו.

ממשיכים. (23) לא הפעיל מוקד חירום טלפוני, בניגוד להוראות תקנה 7(א)(3) לתקנות רישוי ספקי גפ"מ) 50,000; (24) לא העסיק מפקח בטיחות, בניגוד להוראות תקנה 7(א)(5) לתקנות רישוי ספקי גפ"מ 15,000; (25) במיתקן גז שהוא מפעיל לא נכח צוות עובדים בכל שעות פעילות המיתקן, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(1) לתקנות רישוי ספקי גפ"מ

(26) במיתקן גז שהוא הפעיל לא נכח בעל רישיון עבודת גז בכל שעות פעילות המיתקן, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(2) לתקנות רישוי ספקי גפ"מ 10,000; (27) לא העסיק מתקיני גפ"מ, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(5)(א) עד (ג) לתקנות רישוי ספקי גפ"מ 15,000 בשל כל מתקין גפ"מ שלא העסיק; (28) לא וידא כי נבדקו באופן מדגמי מיתקני גז, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(5)(ד) או (6)(ה),

לתקנות רישוי ספקי גפ"מ 300 בשל כל מתקן.

לא נתן בתוך שתי דקות מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע גז או חשש לאירוע כאמור, בניגוד להוראות סעיף 2(א) לצו אירוע גפ"מ 5,000; אני מציע שנעצור כאן ונשמע אם יש הערות.

כן, אדוני. הדר זיו מחברת פזגז. לגבי סעיף (29), לגבי המענה של שתי דקות, לגבי הקנס של 5,000 שקלים, אנחנו סבורים שהקמת מוקד טלפוני שיהיה ערוך למתן מענה תוך שתי דקות הוא מענה מספק מבחינת החוק. כמובן שמענה תוך שתי דקות חשוב מבחינת מענה חירום, אבל סנקציה של 5,000 שקלים, אם ענינו תוך 2.5 דקות, למשל, היא לא מידתית. כשהתחלנו לחוקק את החוק הזה, כמעט הותשתי בתחילתו על סוגיית הקמת מוקד והיכולת לענות בשתי דקות. עשינו בדיקות בשידור חי, והממוצע היה אפילו פחות מ-2 דקות.

אבל החובה צריכה להיות שהחברה צריכה להיות ערוכה למענה כזה, ולא להיתפס, אם המענה היה 20 שניות יותר או פחות. מאחר שאי-אפשר לכתוב שאם יש 2 דקות ו-10 שניות - אומרים 2 דקות. המנהל יבחן, לפני שמטיל את הקנס, אני מאמין שמתנהל שיקול דעת כזה או אחר. מיצינו את זה כבר בתחילת הנושא. את יכולה להתווכח אם ה-5,000 סביר או לא, מידתי או לא, אבל ה-2 דקות, מיצינו את זה. איך קבעתם את הסכום? הסכומים בכלל נגזרים משני אלמנטים: אחד,

כיוון שמדובר פה באירועי בטיחות בשונה,

מחוק הגנת הצרכן, אנחנו מדברים גם על החשיפה והסיכון. שתיים, על העלות הנחסכת. כאשר אני מעסיק פחות אנשים, מה שגורם לזה שבשתי דקות הם לא יענו. אותו שכר של עוד טלפן או טלפנית במוקד, אני חוסך אותו בזה שאני מצליח לענות אותו תוך חמש דקות כי העמדתי טלפן אחד או עשרה, כשכמות הפניות שלי היא 20. חברות הגז יכולות להתקשר בחוזה עם מוקד טלפוני, כפי שעושות כל החברות?

הנה, נתתי לכם טיפ. הערת רוחב זה עלה גם בדיון הקודם, והושמעה הערה של נציג משרד המשפטים, שאחר כך הם חזרו בה, כי אדוני שאל עכשיו. כל פעם שיש הפרה, המשמעות היא שהמנהל או אותו נציג של משרד האנרגיה שזיהה הפרה, צריך לפעול. יפעילו שיקול דעת אם 2.5 דקות זה לא מינהל ציבורי תקין. מינהל ציבורי תקין אומר בהקשר הזה, שהוא צריך להתחיל הליך. נכון שיש התרעה מינהלית פעם אחת, יש לו שיקול הדעת של התרעה מינהלית שהוספנו בדיון הקודם, ואני מאוד שמחה על זה, אבל מעבר לזה אין לו שיקול דעת. אדוני צריך להבין שברגע שזיהו הפרה, אין שיקול דעת, כי ראינו שהשיקולים לקולא הם מאוד מצומצמים. חוץ מהתרעה מינהלית אין שום שיקול דעת. הוא זיהה הפרה צריך לתת 5,000 שקל. עכשיו אני מבין למה תיקים זוטרים בבית משפט מתארכים שבע שנים. הבנו במשפט השני. 5,000 שקל צריך לראות בראי זה שלא יהיה שיקול דעת. עו"ד ארבל - הבנו. אנחנו לא באולם בית המשפט. אנחנו מבינים מהר. לא חייבים להתיש את המערכות. רק עד נקודה להשוואה הקנס במי שלא עונה למענה של טכנאים בחוק הגנת הצרכן הוא 22,000 שקלים על כל הפרה מהוראות המענה. זה אומר ששם על טכנאי שצריך לתת לך מענה שהוא בכלל שירותי לא מענה שנועד להציל חיים אנחנו מדברים על הקול סנטר שנועד להציל חיים. היא דיברה על שיקול הדעת. יש לך שיקול דעת או לא? כפי שאמרנו, הבחינה היא העובדות. מבחינת שיקול הדעת, במקרים שב-95% מהפעמים שנתקשר ויימצא שהכול תקין ופעם יחידה זה לא המצב- - - תודה. לעניין ההפרה בפרט (28), לא וידא כי נבדקו באופן מדגמי מיתקני גז, והעיצום הכספי המוצע הוא 300 שקלים בשל כל מתקן. איך יחושב הסכום? מדובר בבדיקה מדגמית שלא נעשתה, כלומר שהספק לא הבטיח או נקט באמצעים כדי לוודא שנבדקו באופן מדגמי המתקנים. ברגע שהוכח שלא נעשתה בדיקה, זה על כל המתקנים. ההוראה המהותית מדברת על כך שחובת הספק היא לוודא אחת לשישה חודשים כי נבדקו באופן מדגמי אחוז אחד ממתקני הגז המשמשים ועמדו בדרישות. סך כל המתקנים שייבדקו לא יקטן מ-10 ולא יעלה על 500. בתהליך הבקרה אתה אומר: עברה חצי שנה תראה לי שבדקת X מתקנים. זה X מאוד מסוים. יש לך 200 לקוחות, 1%

יש לך 20,000 לקוחות תראה לי 200 בדיקות. אם מראה לך 195 בדיקות, זה 300 כפול 5 שחסר.

זה בשל כל מתקן שלא נבדק. מ-(23) עד (29)

הצבעה בעד (23) עד (29) פה אחד (23) עד (29)

לא פרסם את פרטי מוקד החירום בחשבון הגז או באתר האינטרנט, בניגוד להוראות סעיף 2(ב) לצו אירוע גפ"מ,15,000. (31) לא פרסם את פרטי מוקד החירום על המכל או בסמוך לו, ובמערכת גז מרכזית גם בסמוך לברז ראשי קומתי, בניגוד להוראות סעיף 2(ב) לצו אירוע גפ"מ, 250 בשל כל מיתקן ולא יותר מ- 100,000. (32) לא העסיק בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ"מ או לא הכשיר אנשים מטעמו, אשר ערוכים להגיע ללא דיחוי למכלית גז או למיתקן גז כאמור בסעיף 3(א) לצו אירוע גפ"מ, בניגוד להוראות אותו סעיף,25,000.

לא העביר קריאה שהתקבלה, לבעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ או לבעל הכשרה, בניגוד להוראות סעיף 3(ב) לצו אירוע גפ"מ, 10,000. (34) לא הגיע ללא דיחוי למקום שנתקבלה לגביו קריאה, או לא הפסיק את דליפת הגז ממכלית הגז או את הספקת הגז הראשית למיתקן הגז שהתקבלה לגביו קריאה, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 3(ג) לצו אירוע גפ"מ, 10,000. (35) לא הודיע על האירוע בלא דיחוי למוקד החירום של ספק הגז שמיתקן הגז שמסומן בסימונו, בניגוד להוראות סעיף 3(ג) לצו אירוע גפ"מ, 1,000. זה צרכן? לא. זה נציג של הספק שמגיע למתקן, והוא מגלה שהמתקן לא שלו. (36) לא תיעד בכתב את הנסיבות לאי הפסקת הספקת הגז למיתקן, בניגוד להוראות סעיף 3(ה) לצו אירוע גפ"מ, 1,000. (37) נקט בפעולה במקום אירוע גז מבלי שתיאם עם גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, שנכח במקום, בניגוד להוראות סעיף 3(ז) לצו אירוע גפ"מ,5,000. מדכא לשמוע את כל העיצומים והסכומים האלה. שיקול דעת. נצביע על (30) עד (37)

הצבעה בעד (30) עד (37) פה אחד (30) עד (37) אושרו. אושרו פה אחד. אדוני, המרתון הזה שרוצים להעביר את החוק, זה ממש תמוה, אבל אני מאמין שאו זה לטובת עם ישראל או עם ישראל ישפוט לאן זה יגיע, כי הרפורמה והחברות הקטנות לא יוכלו לעמוד בזה. היתה לי הערה, אדוני- - - תהיה אופטימי. איך אופטימי? אני מכיר אותך מספיק שנים בוועדות. אתה יודע, שבמשך למעלה מ-30 שנה, מאז שהרפורמה הזאת התחילה להתקיים, מה קרה? אבי, כמה שנים אתה בתחום? 45 שנה, מ-1976. כמה עיצומים הוטלו עליך? יותר מעשרות. זה לא רלוונטי. פעלתי ועמדתי והתמודדתי. הבעיה היותר מהותית היא שמה שהטילו עליי, היו מטילים עשרה אחוזים על החברות הגדולות, היתה היועצת המשפטית הקודמת של חברת האנרגיה אי אפשר במדינת ישראל יהיה לסגור חברת גז גדולה. אדוני, אכיפה היא בעייתית, סלקטיבית. אתה ודאי מבין. אתה אמרת במילותיך החכמות שיש הבדל בין חברה גדולה לחברה קטנה. זה ברר. אם נסתכל, שמבקשים פה 25,000 מס על כל אירוע, לחברה קטנה יכול להיות שלא תוכל להמשיך להתקיים, וחברה גדולה תשים סוללת עורכי דין ותתמודד. אני לא מזלזל בהערותיך, אבל אתה קיצוני בניתוח הדברים. החוק הוא לא ברזל. יש בו הרבה גמישות. יש תקנות הפחתה, יש הרבה סמכויות, שיקול דעת. בגלל שקשה לסגור חברת גז, בין קטנה, בינונית לגדולה, צריך את הסעיפים האלה כדי שלא נגיע לשם. זה המאזן. אני קצת יותר מבוגר ממך. אני חי בחברה שתמיד אמרו: גוועלד. זה אומר שכמעט רעידת אדמה והשמיים נופלים, וחוץ מרוחות, ברקים ורעמים לא קרה דבר.

אני מבקש שכל הדברים האלה יירשמו. הבאנו את אחת מוותיקות מחלקת הפרוטוקולים, חרוצה - היא רשמה את כל הדברים שלך. שיפורסם.

(38) חידש הספקת הגז למיתקן גז שאירע בו אירוע גז, בניגוד להוראות סעיף 4(א) לצו אירוע גפ"מ,5,000.

חידש הספקת גז למיתקן, באירוע גז שלא היו בו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש, ללא אישור בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4, בניגוד להוראות סעיף 4(ב) לצו אירוע גפ"מ, 5,000. (40) חידש הספקת גז במיתקן גז, באירוע גז שהיו בו נפגעים או נגרם נזק לרכוש, ללא תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן 158, או אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4, בניגוד להוראות סעיף 4(ב) לצו אירוע גפ"מ, 10,000. (41) חידש הספקת גז באירוע גז שבו הייתה דליפה ממכשיר צורך גפ"מ, ללא אישור תקינות המכשיר, מאת מי שמורשה לתחזק מכשיר כאמור, בניגוד להוראות סעיף 4(ג) לצו אירוע גפ"מ, 1,500. (42) לא דיווח לעובד משרד האנרגיה על אירוע גז שהיו בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, מיד עם היוודע לו הדבר, בניגוד להוראות סעיף 5(א) לצו אירוע גפ"מ, 2,500. (43) לא מסר למנהל דוח מלא ומפורט, בתוך 10 ימים מיום אירוע גז שהיו בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, בניגוד להוראות סעיף 5(ב) לצו אירוע גפ"מ, 2,500. (44) לא מסר למנהל בתחילת רבעון,

בו פירוט של כל אירועי הגז שאירעו ברבעון הקודם, בניגוד להוראות סעיף 5(ג) לצו אירוע גפ"מ, 5,000. (45) לא מסר למנהל הבהרות, בניגוד להוראות סעיף 5(ד) לצו אירוע גפ"מ, 5,000. (46) לא שמר את האישורים והתיעוד הנדרשים, לתקופה של שבע שנים לפחות, בניגוד להוראות סעיף 6 לצו אירוע גפ"מ,5,000. הערות? לגבי סעיף (42) ולגבי כל הסעיפים שקדמו לו ושיבואו אחריו בנושא - לא דיווח לעובד משרד האנרגיה על אירוע גז שהיו בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה. יש פה הבדל מהותי. אם היה נזק לרכוש ולגוף, זה נכון ומקובל, אבל יש הרבה מקרים שהיום הלקוח מזמין את המשטרה או את כיבוי אש ללא שהיה שום אירוע, כי הכי נוח היה, וזה מה שצריך להיות לדעתי בחוק, שהראשון שיכול להגיע לאירוע או לחשד השבח לאל, רוב התקלות הן רק חשדות ומגיע למקום כיבוי אש, אז מצד אחד, הגיע כיבוי אש, אבל אירוע לא היה, ומייד צריך לגשת ולדווח למשרד על כל דבר שהיה או לא היה. אני מבקש להפריד בכל הסעיפים אך ורק אם היה, לא עלינו, אירוע פגיעה בנפש. אם היה אירוע גז, וגם לא היה נזק לרכוש ונפש, זה חייב להיות מדווח, לדעתי. אבל יענה לך המשרד. אתה חילקת את ההערה שלך לשתיים, ובסוף קלעת בקשה אחת. חן, בתחילת דבריו הוא אמר:

התקשר לכב"א. חשב שזה גז, לא היה כלום. הוא צריך לדווח? אם לא היה מעורב, לא יכול לדווח. חובת הדיווח קיימת היום בצו. יכול להיות שהיום לא נכון. אל תביא טיעון כזה. אשים את מנעד האירועים. לפעמים מפנים בניין שלם בגלל ריח גז. לא קורה בסוף דבר. לנו יש דוחות מבקר המדינה על הפער בין מה שכבאות אש והצלה משטרת ישראל דיווחו על אירועי גז לבין המיגע שהגיע אלינו. אנחנו לא יכולים לחיות עם הפער הזה. שר האנרגיה לא אמור להסביר אחר כך לכתב- - - אתה הלכת לבניין שפונה. זה ודאי שדווח. אני חולק עליו. אני חושב שאירוע שלא היה בו נזק לרכוש או נפש, ובכל זאת היה אירוע גזה - אתה חייב לדעת על זה, על הנסיבות וכו'. בבקשה.

או שלוחו. בעצם חלק ב' לתוספת מתייחס לסעיף 52 ב': בעל רשיון ספק גז או בעל רשיון עבודת גז, שהפר הוראה. או הספק או בעל רשיון. עו"ד ארבל, בבקשה. בסעיף 42 חובת הדיווח היא מייד עם היוודע הדבר. אני מודעת לזה שזה מה שכתוב בסעיף 5א לצו אירועי גפ"מ, ושזה בא משם. אבל כשבאים לענישה, אני לא מכירה רף כזה. אני מציעה פרקטית להחליף את המילים "מייד עם היוודע לו הדבר" או למחוק אותן לגמרי או לכתוב: תוך זמן סביר. גם אם נמחק את המילים האלה, זו תהיה הפרשנות, כי ההפרה צריכה להיות מתואמת תמונת ראי לסעיף המהותי. אם מפנים לסעיף המהותי, וזה מה שכתוחב- - - התלבטתי באותה סוגיה. בסעיף המהותי יכול להיות שהחובה שחלה עליך היא ברף גבוה יותר, מייד עם היוודע הדבר, אבל הענישה תהיה אם לא הודעת תוך זמן סביר.